בוקר טוב לכולם, כל חבריי ועמיתיי חברי הכנסת, אני שמחה לפתוח הבוקר את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. זהו דיון משותף עם הוועדה לביקורת המדינה, שבעצם מחבר שני דיונים שהיו אמורים להתנהל הבוקר, ולעשות באותו נושא מזוויות שונות. לכן חשבנו שנכון יהיה לערוך את הדיון במשותף, ולאחד כוחות.

חבר הכנסת עפר שלח, יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, על הנכונות. זהו הדיון החמישי במספר של הוועדה בראשותי, מאז היא החלה בעבודה שלה בנוגע לממשק שבין האזרחים לבין המשטרה. בפתח הדיון אני רוצה להגיד שאני מוטרדת מאוד. אנחנו בעיצומו של משבר אמון קריטי בין האזרחים לבין רשויות המדינה. והמשבר הזה מייצר סיטואציות בלתי אפשריות לכל הצדדים. בדיון הזה אנחנו נתמקד במספר נושאים שקשורים להתנהלות המשטרה, החל מההפגנות ומעצרים אלימים, דרך טיפול בהתקהלויות ועד אכיפה בררנית, שגורמת לחוסר אמון ציבורי בהתנהלות המשטרה. אני רוצה להדגיש כאן שלמרות שהגיעו אלינו מאות עדויות של מפגינים ואזרחים שסבלו מאלימות ומהתנהגות משטרתית לא ראויה, ולמרות ביקורת חריפה שאני עוד אביע כאן כלפי המשטרה, מטרת הדיון הזה היא לייצר תיקון ולא לייצר עוד כאוס. אז אני מאוד מאוד מבקשת מכולם לשתף פעולה. אנחנו כולנו ראינו את התמונות בטלוויזיה, כשמפגינים נעצרים בכוח בלתי סביר או חוטפים אגרופים לאחר שהם כבר נעצרו, ראינו פרשים דוהרים אל תוך מפגינים, אופנוענים שנכנסים לתוך ההמון, שוטרים שעוצרים בכוח קטינים או זורקים דלי על ראשם של ילדים, ולא מדובר בשוטרים זוטרים. לאור הרגישות הגדולה, וכחלק מעבודתי כאן כיושבת-ראש הוועדה, אני בעצמי יצאתי לשטח כדי לראות מה קורה בהפגנות. כבר שבועיים שאני נוכחת שם, רואה מקרוב ואני חייבת להודות שבמקרים רבים המפקדים בשטח מנסים לפשר ולמצוא את קו האמצע בין התקנות שכמעט בלתי ניתנות לאכיפה זאת האשמה שלנו, בית המחוקקים הזה לבין הצורך כן לאכוף אותן. בשיחות שלי איתם תוך כדי ולפני ההפגנות אני מגלה הקשבה ורצון לפתור קונפליקטים, ועם זאת נראה שפעם אחר פעם המשטרה בועטת בדלי שהיא בעצמה מילאה. הגיעו לוועדה עדויות על התנהגות אלימה של שוטרים, על מעצר שרירותי של פעילי מחאה, על התנכלויות למפגינים, ולפעמים אין דרך אחרת מלתאר את זה מאשר התנהלות הזויה.

המשטרה מנסה להכיל את ההפגנות, ומצד שני היא משתמשת בפרקטיקות שרק מלהיטות ומלבות את האש בשטח, החל מהקטלינג אותה כליאת מפגינים בשטח צר למשך שעות רבות, דרך מעצר של פעילי מחאה עוד לפני שההפגנה בכלל החלה, ועד מקרה שבו פעיל מחאה נשלף מהמיטה שלו באמצע הלילה ונלקח אל תחנת המשטרה בלא שהוסבר לו למה הוא נלקח לשם.

כשהוא הגיע, נודע לו שהוא בעצם נלקח כדי לתת עדות באמצע הלילה. גם אז הוא נאלץ להמתין מספר שעות בתא המעצר. ככה לא בונים אמון. גם מחוץ להפגנות, המשטרה נוהגת בצורה שמחרבת את האמון של האזרחים בה פעם אחר פעם, החל מאכיפה בררנית, אוזלת היד בטיפול במקרי אלימות קשים כנגד המפגינים, דרך הניסיון לסגירת הדיל עם הפלג הירושלמי, ועד לסגן ניצב שיושב באולפן הטלוויזיה ותוקף בחריפות תנועת מחאה, כאילו התכוונו לתקוף שוטרים, בזמן שהמידע המודיעיני שהוא מתבסס עליו הוא פוסט פיקטיבי שפורסם ברשתות החברתיות.

כל הדברים האלה, אני לא רוצה שהדיון הזה יהפוך כולו לכתב אישום נגד המשטרה. צוות הוועדה ניסה בשבוע האחרון פעם אחר פעם לאשר הגעה של ממלא מקום המפכ"ל או הסמפכ"ל אל הדיון. חשבנו שבתקופה כל כך קריטית לחברה הישראלית, כשהחיכוכים בין המשטרה לאזרחים חזקים כל כך, רצוי וראוי שתשב פה דמות בכירה מהמשטרה, שתוכל לתת תשובות, לפשר בין השוטרים לאזרחים ולהגיע יחד להבנות חדשות. לצערי, המשטרה סירבה לכל הבקשות שלנו. גם אני התקשרתי באופן אישי יותר מפעם אחת, אך נעניתי בשלילה. גם עפר. לאור התדרוכים שזולגים לאחרונה לתקשורת, בהם השר לביטחון פנים אמיר אוחנה מבקש מהמשטרה לנהוג ביד קשה כלפי המפגינים, ולאור העובדה שבאופן מכוון המשטרה מתנהלת ללא מפכ"ל כבר כמעט שנתיים, אני שואלת את עצמי האם קצינים בכירים החליטו על דעת עצמם לבזות את ועדת הפנים של הכנסת ולא להגיע לדיון, או שיש כאן גם יד פוליטית מכוונת. אני חייבת להודות, כשהבנתי שקצין בכיר לא יגיע לדיון הזה, ובעצם לא יישב כאן אף אחד שיוכל לענות על שאלות מהותיות, שקלתי לפוצץ את הדיון. רציתי לפתוח אותו, להגיד שזה לא ראוי לבזות את הכנסת ולנעול את הישיבה הזאת, אבל סיטואציה כזאת,

תהיה עוד יותר לא הוגנת כלפי כל אותם עדים ועדויות שאספנו בימים האחרונים. אני חושבת שראוי ואפילו קריטי שקולם יישמע מעל בימת הכנסת, במיוחד בימים כאלה. אני רוצה להזכיר לכל מי שנכנס בשערי הכנסת ולנוכחים בזום, אנחנו כאן כדי להשכין שלום, כדי לפשר, לפקח ולעזור לממשק שבין האזרחים למשטרה לעבוד בצורה הכי טובה שרק אפשר, באחת התקופות המורכבות מאז קום המדינה. אני מודיעה מראש לכל - - - גברתי, את היד הפוליטית שמובילה את הדבר הזה. את היד הפוליטית שמובילה את הדבר הזה.

אני מבקשת ממך לכבד אותי ולתת לי לסיים את דברי הפתיחה שלי.

אפילו דיון אחד לא הסכמת לעשות על אלימות בהפגנות של חרדים. כל מה שמעניין אותך זה רק הפוליטיקה הקטנה. אתה ממשיך להלעיז ולהוציא שקר.

אני מבקש רשות דיבור, מנהלת הוועדה. כמובן שאתה תקבל רשות דיבור כמו שאתה מקבל תמיד. המשטרה לא הסכימה בכלל לשלוח נציג? אני מבקשת מכם לתת לי לסיים את דבריי. כולכם תוכלו לדבר, ולכולם תינתן זכות הדיבור. מעולם לא מנעתי מאף אחד, והכבוד המינימלי זה לתת לי לסיים את דברי הפתיחה שלי. הכבוד המינימלי זה שכשאת אומרת שהכול פוליטיקה בגלל הבוחרים שלך, תיתני לעפר שלח לנהל את הוועדה הזאת,

שלמה קרעי, שלמה קרעי, סליחה, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אני לא אהסס להוציא אנשים שלא ינהגו בוועדה הזאת בדרך ארץ. את מבזה את הוועדה ואת הכנסת כשאת כתבת בתכתובת פנימית שלכם, שמדובר בפוליטיקה.

אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה, ועוד פעם אחת אתה מתפרץ לדברי הפתיחה שלי, אתה יוצא מכאן. אני רוצה להזכיר לכל מי שנמצא כאן וגם למי שנוכח בזום, אנחנו כאן,

כדי להשכין שלום, כדי לפקח, כדי לעזור. לדבר. בשביל זה אנחנו פה.

אם את משתמשת - - - פוליטי חברת הכנסת קטי שטרית, גם לך תינתן זכות דיבור.

אני אומרת שאם את אומרת שאת רוצה להשכין שלום - - - לא, עכשיו אף אחד לא ידבר. אני אומרת את זה כהערה. לא, זה עניין של כבוד. זה עניין של כבוד.

צריך לשמור גם על סגנון דיבור.

לא, זה עניין של כבוד. אני מדברת עכשיו ועניין של כבוד זה לתת לי לדבר לסיים את דבריי. אחרי זה כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. אני אומרת לכם, אני לא אקבל כאן התלהמויות, אני לא אקבל כאן הצגות, דברי גנאי או כינויים שנשמעים מפעם לפעם בתקשורת. התקשורת הם לא אנשים אלימים והמפגינים הם לא אנרכיסטים. כולם מנסים יחד להחזיק פה בדמוקרטיה שתלויה על בלימה. אני מתחייבת באופן אישי שאני אעשה כל מה שאני יכולה, כדי להביא את העדויות שנשמע כאן היום אל נושאי המשרה הבכירים במשטרה. למרות המצב הבלתי אפשרי שהדרג הפוליטי דחק את המשטרה אליו, ולמרות הלחץ הגדול שמופעל, אני מאמינה שבכירי המשטרה מחויבים בראש ובראשונה לעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. אני יודעת מניסיון הדיונים הקודמים בוועדה, שהמשטרה יודעת להפיק לקחים, להזיז הצידה את הלחצים שהיא נמצאת בהם ולקחת את תפקיד המבוגר האחראי. אני רוצה להציג לכל הנוגעים בדבר, להסתכל על התקופה הזאת מנקודת מבט היסטורית ולבדוק, כל אחד עם עצמו, האם הפעולות שהוא עושה היום יעמיקו אפילו יותר את הפילוג ואת חוסר האמון בין הציבור למשטרה, או שיש לו את הכוח לקחת אחריות אמיתית ולהציל את כולנו מסף התהום.

חבר הכנסת עפר שלח, בבקשה. שצריך להסתכל בפרופורציות גם על האירועים, וקורים אירועים שצריך להתייחס אליהם.

גם מפגין שנרמסה הזכות שלו במעצר או באלימות של שוטר כפי שהוא מפרש אותה שהאירועים האלה ייבדקו ויטופלו. תת-ניצב פרץ, אם אתה יכול להתייחס. עלו פה הרבה מאוד פרקטיקות שנהוגות על ידי המשטרה בתקופה האחרונה, ואני חושבת שחסר מאוד ההסבר שלכם לשאלה מה עומד מאחורי זה. בעיקר מול הטענות שיש פה ענישה שהיא לא

אין לנו עוד הרבה זמן, לצערי הרב, והשיח פה הידרדר הרבה פעמים למקומות שלא מקדמים